בוקר טוב לכולם. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות.

אני מניח שתכף תצטרף אלינו חברת הכנסת המציעה,

ויש פה מספר סוגיות שצריך לתת עליהן את הדעת, האחת, היא משך הוראת השעה ומה ראוי לקבוע כהוראת שעה כשמתמודדים עם מכת מדינה מן הסוג הזה, ומתי הוראת שעה הופכת להיות מציאות של

כדי לטפל בבעיה הזאת,

והרתעה אמתית של אותם גורמי פשיעה. הצעת החוק הזאת היא חלק ממערך של החקיקות שנדרשות ותיקונים שנדרשים על-מנת לבצע את

אנחנו צריכים לראות שבאמת יש אפקטיביות במובן הזה שאנחנו קובעים רף שמצד אחד באמת מהווה איזה שהוא שינוי של הכיוון של הספינה השיפוטית - - מהנתונים שהגיעו... אני

בסדר גמור. תודה. האם מישהו מחברי הכנסת מבקש להעיר הערה בפתיחה או להמתין להתייחסות משרדי הממשלה? חברת הכנסת רות ורסרמן לנדה, בבקשה.

זה בגלל שלא הייתה חקיקה כזאת עד היום. אני מצטרפת לדעת של חברת הכנסת

יעילה. אדם שמניח שלא יתפסו אותו - מה כתוב בספר החוקים

אבל אנחנו גם יודעים שמצבים קשים בחברה יוצרים חוקים בעייתיים, שלא עונים

אין בו הערכת סיכון,

אין בו פיקוח והוא לא בתנאי,

אסיר משוחרר. הוא משתחרר ונגמר הסיפור.

הפרדוקס שאנחנו עומדים בפניו אחרי פסק הדין, אחרי

הקול הזה חייב להיות צלול,

וכשנדבר עוד מעט על רבע או חמישית,

החוצה אל מול המציאות של חיינו היום.

צודק חבר הכנסת בגין וגם אמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים, שהגורם המרתיע המרכזי זה סיכויי העבריין להיתפס. זה ברור לחלוטין.

אני רוצה לדבר על רמת הענישה כפי שהיא נוהגת היום אבל אני רוצה לפתוח דווקא בהנחיית פרקליט המדינה שעוסקת בעניין הזה: לפני כחמש שנים יצאה הנחיית פרקליט מדינה,

מהבחינה הזאת, לעיתים הערעורים שלנו מהווים חרב פיפיות. עכשיו אני רוצה לדבר על מספרים: דיברתי על אותם מתחמים, באופן גס כללי, ב-59% מהמקרים בתי המשפט קובעים מתחת למתחמים שלנו.

אבל מדגם מאוד משמעותי של 200 תיקים משנת 2020. אני מקווה שבשנת 2021 היה איזה שהוא שיפור - - אתה יודע להגיד כמה תיקים היו

אנחנו בגדול, קואליציה ואופוזיציה ואני חושב שגם אם חבר הכנסת סעדי,

היה יושב כאן, הוא היה מביע תמיכה בכיוון הזה. אנחנו מנסים לדייק את המדיניות,

אני חושב שעדין ניתן לומר שחמישית לא יהיה מספיק שינוי, ולעומת זאת רבע, אפשר להתווכח כי אני מבין למה רוצים פה שליש כי גם רבע, כמו שאתה הרגע אמרת, גם אפשר להגיד למה שנתיים

אני לא אפול מהכיסא אם זה יהיה מעט פחות, מעט יותר. ככל שהולכים ומשתמשים באמצעים יותר דרמטיים בהקשר הזה מבחינת חומרת הענישה, זה צריך להשפיע גם על הצד השני כי אתה רוצה שהמחוקקים יאמרו

אומר ממ"ז צפון לכל עם ישראל, שהענישה בהמשך היא בעייתית. צריך להבין שהעבירות הן גם עבירות כלכליות. זאת אומרת, הבן אדם יודע שהוא קונה ברשות אקדח ומוכר אותו שם ברווח,

ואם יתפסו אז הוא

שני דברים מאוד קצרים: אתה דיברת על הצורך לעונש מינימום יותר נמוך מהמתחם שדובר עליו - - שאילתי האם זה לא צריך להיות חלק מהתפיסה בהגדרה? אני חושבת שברמה הפילוסופית, ברמה התיאורטית של איך

אנחנו נתקן את חוק העונשין בנחישות אבל גם בקפדנות ובזהירות.

בייחוד כשהולכים לצעדים חריגים כמו ענישת מינימום,

כולל נציגי

כולל חלקי

העבירות שאנחנו מדברים עליהן זה החזקת נשק של שבע שנים,

של 15 שנים ושל חלקי נשק, שתי העבירות של חלקי נשק,

אז אני מתקשה - - השינוי,

בכלל. זה מה שאני מתקשה להבין לאור הנתונים. אנחנו נגיע ל-16 חודשים - - אנחנו נגיע כמעט ל-17 חודשים. - - שמתוך זה חלק יכול להיות על תנאי.

אנחנו נגיע בדיוק למספרים האלה,

אדוני, צריך לדייק שזה מתוך המאסרים

יש תכלית למהלך הזה מעבר לדקלרציה, נכון? אנחנו רוצים לראות שינוי במגמת השיפוט, ואתם באים ואומרים שמכיוון שבחלק גדול מהמקרים ממילא בתי המשפט פוסקים פחות ממתחם הענישה, אז לא די בשינוי מתחם הענישה המבוקש על-ידי הפרקליטות, צריך את הכלי של עונש מינימום. אבל אז

אני חושב שהנתונים הללו מלמדים בצורה ברורה, בעיקר אם אנחנו לוקחים את הנתונים של רכישה והחזקת נשק של שנת 2021 כדוגמה, עולה מכאן בצורה ברורה שחמישית או תשאיר את המצב פחות או יותר כמות שהוא או אפילו תרע במשהו את

הייתם צריכים להביא נתון שאומר ש-X פסקי דין היום, בשנים האחרונות,

הרבע. X פסקי דין נמצאים מתחת לרף של החמישית, יש הבדל מהותי פה בין הרבע לחמישית, בואו נלך על הרבע.

ואני דווקא הבאתי מקרים שהתמודדנו אתם בשבוע שעבר שני מקרים שהגיעו לבית המשפט המחוזי.

ביקשתי לראות נתונים אבל המקרים האלה, גברתי,

לא יודע, אולי.

אני מניחה שגם בתי המשפט...

אני מסרב לחשוב שהמחוקק אומר את דברו בצורה טובה מאוד כשהוא שם רבע, ובצורה חסרת תועלת כשהוא

הרבה יותר קשה לעשות את זה באופן מדוד ומאוזן. כמעט בלתי אפשרי להפסיק ולצערי, הניסיון מלמד שגם אי אפשר אחרי זה להחזיר את הגלגל אחורה. אז היה לי חשוב להתחיל במילים האלה. עכשיו לעניין שאנחנו מדברים עליו

אם יסתבר שהטלת עונש מינימום של חמישית בפועל באמת לא משנה את המצב, שכבר היום אם נטיל עונש מינימום של חמישית 70% מפסקי הדין עוברים את הרף של חמישית אז ברור שלא עשינו שום דבר. לא הצלחנו להחמיר את

נתונים כרגע אמירה מהותית לגבי הצעת החוק הספציפית כי אין פה את

זאת אומרת כרגע, על-פי מה שרואים פה, אם מתייחסים לנתונים של המשטרה, אז צריך גם את החמישית ואולי גם את הרבע כי רוב פסקי הדין נגמרים בפחות מחמישית אלא שפסקי הדין האלה לא

וזה מתקשר בכלל למה שאמרתי על עבירות הנשק, שיש להן מנעד ביצוע מאוד-מאוד רחב, ובגלל זה אנחנו רואים פה אנשים - - אבל בשביל זה יש את בתי המשפט.

בשביל זה יש גם את בתי המשפט,

לכן ככלל, לידיעת הוועדה, מאסרים על תנאי יהיו באזור הזה, בין החצי שנה לתשעה חודשים, שנה.

בפועל. בסדר גמור. אז אני מבקש שכשאתם מביאים את הנתונים על השורה התחתונה של המאסר, בואו תנסו אתם לגזור את ההבנה האם המהלך הזה של חמישית או של רבע,

אם רוצים לעקוב אחרי מדיניות שיפוטית, הנתון הזה של עסקאות טיעון הוא קריטי. יכול להיות שאי אפשר לקבל אותו מהמשטרה אז נקבל אותו רק מהפרקליטות אבל אי אפשר לדון במדיניות שיפוט אם אנחנו לא יודעים עם מה באים

ואני אתן שתי דוגמאות: אני מקווה שהעמדה של משרד המשפטים היא שאם יתברר שחמישית גם אפקטיבי, אז צריך ללכת פה על האמצעי שפגיעתו פחותה. ואם הוראת השעה בתחום יידוי האבנים הייתה לשלוש שנים, אז גם פה היה ראוי לבוא ולומר שלוש שנים כי ראוי היה לייצר מדיניות כוללת של המשרד שאומרת:

גם העמדה שלנו,

כפי שהיא עברה בוועדת שרים, היא מקובלת עלינו כי היא בכל זאת אפשרה מצד

דיפרנציאלית, כמו ששירות מבחן יודע וצריך

אם המשרדים מוכנים לציין את זה לפרוטוקול ולהציג את זה בסדר, אז אפשר לדבר - - אם אפשר להוסיף רק שאחת הבעיות המרכזיות זה העניין של ההסברה מגופי הממשלה ובאופן כללי לגבי המציאות החוקית לציבור בכלל, ולציבור הערבי בפרט.

יש ממש לקונה בעניין הזה, ולכן אני חושבת שיש ערך מוסף בסעיף הספציפי הזה ועוד פעם, זאת לא הצעה שלי אבל יש ערך מוסף ממש מהותי בסעיף הספציפי הזה. חברים, בואו נסגור את זה מחוץ לחדר הוועדה. הסוגיות העקרוניות, אנחנו מבינים מה הן. תודה לכולם על ההשתתפות. ייקבע דיון לימים הקרובים. הישיבה נעולה.